בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את הועדה לביקורת המדינה בנושא הקמת מתקני ספורט,

בהמשך לדו"ח השנתי של מבקר המדינה משנת 2023. השר יגיע לכאן בהמשך.

אני אקדים ואומר כמה משפטים ולאחר מכן אעביר את זכות הדיבור לאנשי מבקר המדינה. יש חוסר מהותי ומשמעותי

נבקש גם מהשר לשמוע על המדיניות של תכנית המתקנים באמצעות הסיוע הזה ובכלל. אז בכדי לפתוח את הדיון שנית, תודה רבה לאלה שהגיעו, בוקר טוב לכולם,

תוכנית המתקנים הנוכחית מדברת על 2.89 מיליארד ש"ח אל מול צרכים של כ-14.9 מיליארד. צריכים להגיד כבר עכשיו:

שמשרד התרבות והספורט מבינים שהתקציבים הולכים לכיוון הזה וזה דבר

המגרש קיים, אך צריך לשפץ, למפות ולראות איך אפשר להפוך אותו למגרש שהוא תיקני כמגרש שיכול להתאים בתחרויות. בנוסף, יש גם הרבה מאוד מתקני סל שהם לא בטיחותיים. מתקנים אשר לא

כאשר גוף שלטוני נותן כסף, צריך שיהיה תהליך של פיקוח או בקרה. בעולם שלנו מדובר על ההתחייבויות שנותנות הרשויות המקומיות תמורת הכסף שהן מקבלות. בזמנו זה היה אצל הטוטו או

אם מספר הספורטאים בכדורגל עלה ב-30 אחוזים בעשר השנים האחרונות, אז מספר המתקנים עלה רק בשישה אחוזים.

הנושא הזה משפיע על עתיד הילדים שלנו ועל הבריאות שלהם,

בסוף זה החלטת

זה ראייה, 10 שנים קדימה שעל כל

ודווקא הרשויות עם הכסף שלו מקבלות שום דבר, וכל הנושא של הקולות-קוראים. אני רוצה לשמוע מניצן כמה באמת מנצלים את הכסף שצבוע, כמה באמת בנו, כי בתקופת הטוטו בנו מעט מאוד. אני

תודה, תודה רבה.

כל אחד דקה וחצי עד שתיים. רק אני אגיד שלום בוקר טוב לכולם. רועי ריינשרייבר מההתאחדות לכדורגל. סולרסקי הוא

אנחנו נעשה דיונים נוספים. אל תדאג. אנחנו לא נרד מהנושא הזה,

ליאור זיוון,

אני אגיד רק משפט על ועדת התקינה, לפני 10 שנים באולם ספורט חדש בראשון לציון, שחקן בליגת העל בכדוריד החליק, עשה גליץ' בשפה שלהם.

ואני קמתי בבוקר למחרת

80 מיליון שקלים עמדו שנים, ושנים שלא ניצלו אותם. למה?

נושא הנשים הוא בדיוק אותו הדבר, זה צו

אצלנו במגזר החרדי אין משמעות וידע וכמה זה חשוב מגרשי ספורט, לנוער, לנשים חרדיות. אנחנו נאלצים, אני תושבת בני ברק, אין מגרש ספורט בבני ברק, הנוער שלי הנוער

הרי כל הזמן אומרים אין שטחים. יש פתרון, עכשיו הולכים לבנות בווינגייט כזה. אנחנו כנראה שלא נצליח לפתור

כי שטח בית הספר אנחנו יודעים שהוא בדרך כלל פעיל עד שעות הצהריים, ואז אחרי הצהריים הוא כבר יכול להיות בהכרח

אפשר לייצר כאן איזה שהוא פתרון ובאופן

לגבי מיפוי המתקנים, אני יודע שאצלנו במשרד יש כבר טיפול בנושא, והליקוי הזה יוסר בקרוב. אנחנו כן נערוך

זה חלק מהעבודה של כולם, גם של הכנסת וגם של הממשלה, וטוב יעשו עוד שרים אם יגיעו ויופיעו בפני הכנסת וידברו בפני החברים. זה דבר נכון, דבר ראוי,

ואני שמח שזה מה

כשאני הייתי במשרד האוצר סגן שר האוצר,

עד שלא

לעשות 'שולם' בין רשות המסים ומס הכנסה לאלה שאחראיים על המקרקעין למייצגים וכו'. אני חושב ששולחן עגול ברגע שהוא הופך להיות סיסטמטי

תודה רבה אדוני. תודה לכם ושיהיה בהצלחה לכולם. תודה רבה אדוני השר,

לא מתפזרים.

בבקשה, אתה איש מפתח פה. מפתחות זה אנשים אחרים, אני

אני לא טוען שזה פותר את כל הבעיה בחברה הערבית, אבל זה התחלה שלוש זה יותר מאפס. כולנו מבינים את זה. אני יכול באמת לדבר על זה מהבוקר עד הלילה, אין סוף לנושא הזה. אני רק רוצה

הרי כשבונים בריכה,

דיברנו על בריכות אם אין לך אגודת שחיה פעילה, לא יקבלו הרשאה. עכשיו בונים את הבריכה, ואז האגודה מוצאת את עצמה מחוץ לבריכה.

ניתן להתקין מתקני כוח מוצלים בבתי הספר, בעצם לפזר מתקני כוח. זה נותן למורים לספורט עוד כלים להחדיר ספורט ותרבות של ספורט לתלמידים. ואתה מרוויח פעמיים,

מי שנכנס לאולם הספורט יכול באמת לעשות באולם הספורט תועלת. אצלנו יש, אולם, ספורט אחד שמשרת

אני מנהל 1,300 הרשאות תקציביות באחד וחצי מיליארד שקל עם שישה אנשים.

לזה פתרון, אני מסכים, זה לא הפתרון.

רק עוד משפט אחד שלא כל כך דובר בו, וזה הנושא של מסלולי ריצה.

מכיר את השורות, מכיר הכול. תביאו עוד כסף לילדים. זהו.

יואב הכט, אגף התקציבים, משרד האוצר, שלום נעים

כי אני, גם אישית, לא יודע להגיב על הסיפור של משרד החינוך.

אני רק מדייק את דברי כי התייחסתי למדיניות המשרד, המשרד לא כולל ברשויות המקומיות. רק במשפט, אנחנו

פארס תן לי לסיים, אתה צריך לבוא לפה ולהגיד מה אנחנו משרד החינוך עושים כדי שהנתונים האלה ישתנו ולא לספר שיש פרוגרמות ופנטזיות כי המצב רע. קודם כל זה ענין של תקציב, ישבנו על זה - - - כבר שנים מספרים את אותם סיפורים. זה לא אותם סיפורים - - - היום, ב-2023, בתי ספר נבנים ללא אולמות ספורט. זו עובדה. חברים תראו, קטונתי. אני לא מסוגל לפתור את זה.

אני חושב עוד הפעם - - - כבר היה שולחן עם ליברמן כשהיה שר אוצר, והתקבלה החלטה שהולכים לתוכנית רב שנתית, בטח האוצר מכיר את זה. ישבו שם גם רמ"י, גם משרד החינוך, גם האוצר כמובן, גם מפעל הפיס. אני לא מכיר את זה. אם יש החלטת ממשלה או החלטת משרד האוצר ע"י שר קודם נא להעביר את זה לחבר הכנסת דוידסון. זה מופיע גם בדוח מבקר. אתם תדרשו בשולחן עגול הזה מנציג האוצר לממש את זה, זה הכל. הוא יראה לך איפה הם יכולים לקבל עוד החלטה. הנה האוצר עם שר האוצר בכבודו ובעצמו, בבקשה.

האוצר, רפרנט באגף תקציבים. רק אני אשמח לחדד לו את דברי שר האוצר, זה הכל כתוב בדוח. לא מדובר בהחלטת ממשלה, מדובר באיזושהי ישיבה שהתקיימה בין השרים שבה ניסו לאתר את הדברים שמגבילים את המימוש של הכסף הקיים, היה שם שיח עם כל המשרדים הרלוונטיים. איך עוזרים לביצוע יותר גבוה, וזה אחד התולדות של זה - זה מה שהזכרתי קודם לגבי ליווי הרשויות. והדבר השני שהיה שם שיח לגביו זה הסיפור של התקינה. להעמיד את הדברים על דיוקם חשוב להבהיר, אני חושב שגם מתייחסים לזה בדוח, יש שם סיפור לגבי משרדים, שלפעמים מקצים תקציבים לבינוי מתקנים, כמו שגם נאמר פה שהם לא לפי התקינה של משרד התרבות והספורט או של מכון התקנים, ובסופו של דבר מדובר בהוצאה שהיה עדיף להוציא אותה אחרת, ואולי זה היה מייקר את זה בטיפה אולי היה צריך לבנות מתקן אחד פחות, אבל המתקנים שהיו כן קמים, היו יותר תקינים. אני חושב שכולם יסכימו פה שאם יהיה אולם ספורט שכונתי אפשר יהיה להפוך את כל הבית הספר החרב הזה למין מתנ"ס, שהילדים יוכלו לבוא אליו אחר הצוהריים, ולא להסתובב על הברזלים או ללכת לגנוב מהמכולת, או להוריד סמל של מכונית או אני לא יודע איפה. צריך לחשוב מחוץ לקופסה, אין ברירה. היום הילדים כבר לא יוצאים החוצה. נשארים בבית. אז כדי שזה יקרה המתקנים בסוף צריך להיות פתוחים, כי אם הם סגורים אז תעשה מה שתעשה, תבנה ותבנה.

אם בסוף השער סגור, ויש מנעול על המתקן ואומרים 'בתיאום עם האחראי בלבד' - מי זה האחראי הזה? אם לא כתוב שעות פתיחה מה יעשו? או שמגיעים לפעמים ילדים ומטפסים על גדרות בשביל להיכנס לבית הספר ואז מגיע הפיקוח ומוציא אותם החוצה. אז אם לא יהיה ברור בכל רשות מקומית איפה אפשר לשחק, מתי פתוח, שימו שלט שהילד יוכל לקרוא. זה לא קיים. אני מניח שהשלטון המקומי יהיה שותף גם כן, נכון ניצן? בוודאי. תראו, אני משתדל בדרך כלל שכשאנשים באים מרחוק, לתת להם לדבר. אז מי רוצה לדבר?

אם אפשר הצעת ייעול, קצר וקולע, בינתיים עד שתיפתר בעיית אולמות הספורט אני מציע ללכת לקירוי, כל מגרשי הספורט בבתי הספר.

אפשר לעשות מחר בבוקר. הלוואי. חברות סולאריות, לדוגמה יש פוטו וולטאי בכפר סבא,

לא עולה כסף לרשות המקומית. אני לא חושב שזה החלטה ברמה שלו עם כל הכבוד. אבל זה יושב על שולחן העבודה ודנים בזה. הנה, זה על השולחן והם דנים. כדי שלא נחכה משנה לשנה ונגלה שלא עשו - אם תתכנסו ארבע פעמים בשנה מינימום, ארבע, כל רבעון, נוכל לבנות את זה. מאיר ברוך, משרד העבודה, מנהל הבטיחות. פריט רישוי 77ד' זה מתקני ספורט של 500 מקומות ישיבה ומעלה. ישנם 226 מתקני ספורט כאלה. לענייננו, כאן שמעתי שמתקני ספורט לא עונים על כללי הבטיחות,

מתקני הספורט שהתקבלו לידנו לפני עשור רובם ככולם לא עמדו, גם הגדולים שלהם בלומפילד וטדי ושאר הגדולים שהיו. היום כולם כמובן, כל מי שקיבל את איור משרדנו עומד בכללי הבטיחות. זאת אומרת ילד יכול להיכנס אל המתקן ויכול לצאת ממנו בבטיחות. יש גם פוטנציאל חס וחלילה של אסון מירון שתיים ברמה השבועית כי אנחנו מארחים כחצי מיליון איש בכל שבוע במתקני הספורט במדינת ישראל. לצערי הרב אני חייב לציין שמה שנאמר כאן נכון מתקני הספורט שנמצאים לא באחריותנו,

שונים מפריט רישוי 77יא' מתחת ל-500 מקומות ישיבה. מצבם מזעזע. אני מקבל כל הזמן. מאחר והם לא באמת האנשים ששולחים לי את התמונות האלה, ופונים אלינו. וניצן, אנחנו עובדים עם ניצן, הרבה מאוד שנים ביחד. הם שולחים תמונות מזעזעות ולצערי הרב זה מהמגזר, זה מהפריפריה. מקומות שאני לא הייתי שולח את הבן שלי לשחק שם, ואתה מיקי לא היית שולח את הנכד שלך לשחק שם, ואני שואל את עצמי, האם בגלל שקוראים לו מוחמד סליחה שאני אומר את זה ככה או נחמן, האם הוא ראוי פחות מאשר הילד שלי? למתקן שהוא יוכל לשחק בו בבטחה ולצאת ממנו בבטחה. זה לא ייאמן, זה לא ייאמן. לפעמים אני אומר לעצמי, המתקנים האלה הם לא מתקני ספורט הם מתקני מכשולים,

ואיפה ההורים עומדים, שאין להם איפה לשבת, אפילו על הגדרות, כמו קופים.

אנחנו בתחילת דרכנו הסרנו את כל התלתליות והגדרות שיתייחסו אל השחקנים ואל ההורים ואל הצופים כאל סליחה שאני אומר כאל גן החיות התנ"כי בירושלים. היום אתה יכול לראות שאתה מתייחס אל האנשים כאנשים. ולא כאל מישהו שאתה צריך להתייחס אליו מעבר לגדר בריח. ההתנהגות היא אחרת. 226 מתקני ספורט שעומדים על כל כללי הבטיחות, על קוצו של יוד עוד לפני שמקבלים את האישור שלנו. אני רוצה להגיד שזה אפשרי ואנחנו שני אנשים במדינת ישראל. בקושי שני אנשים.

עוד מישהו? גברתי כבר קיבלת רשות דיבור. רק לומר שלא ישכחו את המגזר החרדי. הנשים החרדיות בבני ברק, מודיעין עילית וביתר עילית. אני רק רוצה להגיד לך שאני בתהליך עם השר מרגי יחד עם מיקי חייט, מכירה את מיקי חייט? אני מקדם אותו בנושא של טיפול בנוער בסיכון בחברה החרדית ועושים פרויקט גדול, אני מקווה שזה ייצא לפועל בקרוב, הוא אפילו מגיע לפה ב-4 ליולי. אני מזמין את כולם, יש יום ספורט בכנסת כל הכנסת תלבש ספורט, ועדות ודיון על נשים בספורט. באודיטוריום - מדברים רק על ספורט בכל נושא ועניין. תודה רבה, אני חושב שכולם קיבלו את רשות הדיבור. זה תם ולא נשלם. ניצן שמעת שהשר לקח את ההצעה הזו בשתי ידיים ואולי אולי נראה איזשהו אור בקצה המנהרה. לצורך העניין חבר הכנסת דוידסון, אתה תרכז פניות הציבור, אני לא יודע לעשות את זה כי אי אפשר לתת קול לכולם בתוך הוועדה הזאת, אבל צריך לראות ולהרים את הוועדה הזו. אני אשמח לקבל ממך טלפון 'התכנסנו בפעם הראשונה'. מכיוון שהנושא הזה מאוד מאוד חשוב ומדובר בילדינו. אז אני כבר קובע במרץ-אפריל שנה הבאה ישיבת מעקב. יהיו עד אז שלוש-ארבע ישיבות בשולחן העגול יהיה אפשר להשיג ולהציג הישגים, אלא אם כן אני טועה. הישגים יש כל הזמן. כן, נציג הישגים ברמה המערכתית. פשוט לא שווה לי לעשות את זה מהר מדי בעוד ארבעה-חמישה חודשים,

אז אני קובע למרץ-אפריל שנה הבאה, הוועדה הזו מתכנסת פעם נוספת, אנחנו נשמח לראות תוצרים ויותר שיתופי פעולה. הרי כל השולחן הזה הוא לשיתוף פעולה, ותכלול מה שכרגע הוא די קשה. יושבים יחד לטובת העניין. אז שיהיה לכולנו בהצלחה. תודה רבה למי שבא, הישיבה הזו

הישיבה ננעלה בשעה 12:07.